אנחנו ב-31 בדצמבר 2018, כ"ג בטבת התשע"ט, השעה 11:36 דקות. אני מצטער על האיחור, היה לנו דיון בנושאים שנוגעים לנכי צה"ל והמשפחות השכולות, דיון שתוכנן שיהיה טכני והפך לדיון רחב.

ממשיכים בנושא הצעת תקנות הבטיחות בעבודה,

נמשיך מהנקודה שבה הפסקנו אתמול. נקיים פה דיון עד שעה 13:00. יש אפשרות לחזור בשעה 15:00 ולהמשיך עד שעה 17:00. עבד אל חכים חאג'

או שזה עדיין בבדיקה? עדיין צריך אישור סופי מהיושב-ראש. באישור היושב-ראש הסכימה ועדת ההסכמות לבקש לאשר דבר כזה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אנחנו מחכים לתשובה בינתיים.

אסור לצאת עד שעה 13:00 ואני מקווה שעד אז יגידו לנו. אנחנו עוברים ישר לתקנות, להמשך הקריאה. הנוסח שמונח כאן יש בו כמה תיקונים בהמשך לשיחות שמשרד העבודה קיים עם גורמים שונים: עם חמוטל בן יעקב מהתאחדות בוני הארץ, עם מר מורי ועם עוד גורמים שונים. בעקבות זאת יש פה נוסח עם הערות ותיקונים. יש גם הערות ותיקונים שאני הצעתי. אם אפשר, בבקשה, לקרוא ונעבור על תקנות. אני מניחה שהשאלות יעלו אגב הקריאה. הצעת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התשע"ט 2018 "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173, 173א, 173ב ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה , התש"ל 1970 (להלן, הפקודה), בהתאם לסעיף 225 לפקודה, בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה וארגוני מעבידים שהם יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 1, (1)במקום ההגדרה "בונה מקצועי לפיגומים" יבוא: "בונה מקצועי לפיגומים" מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח עבודה ראשי כי עבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של מי

- - התנאי הוא זה יש פה בלבול, ולכן זה באמת טעות. הורדתי פה נושא בנוסח וצריך להחזיר אותו. יש פה שלושה מרכיבים להגדרה "בונה מקצועי לפיגומים".

הוא צריך לעבוד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים. דבר שני, הוא צריך לעבור הכשרה לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי ולעמוד בהצלחה במבחן לפי תוכנית בחינה שאישר מפקח עבודה ראשי. פרטיו במקרה הזה צריכים להיות מפורסמים באתר האינטרנט לפי הוראות סעיף 173ב לפקודה. אלה התנאים להיות בונה מקצועי לפיגומים. יש לנו תנאי של ניסיון, תנאי של הכשרה ותנאי של בחינה, והתנאי הסופי הוא הפרסום באתר האינטרנט. זה ברור לכם, חברים? זה בסדר? זה מה שהיה. למעשה חסר לנו פה: "תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים שפרטיו פורסמו באתר." אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית לנסח את זה לפי רוח הדברים שנאמרו עכשיו.

ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אולי חשוב להבהיר תקנו אותי אם אני טועה ההגדרה הזאת בעצם לא עונה על מי שמספק את החומר, כלומר קבלני הפיגומים, אלא רק על מי שמוסמך לבצע את העבודה עצמה. כפי שהצגנו קודם, כיום קבלני הפיגומים לא נדרשים לרישוי כלשהו, לא של מינהל הבטיחות ולא של רשם הקבלנים. זה דבר שאולי המשרד יוכל לשקול בעתיד. אתה מדבר על קבלני פיגומים הם בעצם אמורים להיות הבונה המקצועי לפיגומים. גם היום בתקנות יש הגדרה כזאת, רק היום מדברים על מישהו יש גם אפשרות של אישור טפסנות,

גם אפשרויות נוספות, ודרישת העבודה בפיקוח. עכשיו מתקנים את ההגדרה הזאת לגבי מי שבונה. אתה שואל לגבי ספק החומרים. יש פה הוראות אחרות בתקנות שמתייחסות לאספקת החומרים, שהאחריות עליה היא של מבצע הבנייה והוא צריך לוודא שהיא מחומרים טובים, ראויים ומתאימים. אבל אם המשרד מוצא לנכון לאמץ את ההמלצה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תעשו את זה בעתיד. לדעתי יש הרבה היגיון בזה שספק הפיגומים גם לו תהיה הכשרה וידע.

ממשרד העבודה. כרגע אנחנו דנים באדם שמבצע את העבודה של הקמת הפיגומים, או שתחת השגחתו צריכה להתבצע העבודה הזו. אנחנו יודעים שיש כוונה לרשום את קבלני הפיגומים. רשמנו שתבדקו את האפשרות הזאת. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): שיהיה ענף בתוך רשם הקבלנים, שזה קבלן משנה. זו הכוונה. נכון? העלינו את זה בתור סוגיה. אבל זה לא כלול בתקנה הזאת. אני אומר כקבלן שיפוצים לא נצטרך לכל הדברים האלה,

אמרתי לך כבר את התשובה. תגיד כמה פעמים את השאלה ואני בסוף אתעייף ולא אענה לך. זה לא קשור לאופי הקבלן אלא לסוג העבודה. מי שמשתמש בפיגום צריך לעמוד בתנאים האלה.

נקרא את המשך התקנות. כתוב שאם אין אפשרות לעשות עבודה על הקרקע או על מבנה קבוע אז צריך להתקין פיגומים. אומרים: לא משנה אם אתה עושה שיפוץ או אתה עושה

בסך הכול שבעה מטרים יש לי מטר וחצי.

אני צריך - - - אז אתה לא נכלל שם. חבר'ה, אין זמן. בואו נתקדם. מה שאתה עושה בו פיגום זה דבר אחד. אם אתה עושה שיפוצים, כשאתה בא לבניין ואתה עושה צבע לכל הבניין, אז אתה צריך פיגום,

במטר וחצי, לשם מה אתה צריך פיגום?

בוקר טוב.

נציג קבלני הפיגומים. נשמח מאוד שרשם הקבלנים יאמץ את המלצת מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אנחנו כבר יותר מעשר שנים ברדיפה אחרי רשם הקבלנים כדי לרשום אותנו, עוד בתקופה של הרשם הקודם,

וגם מן הרשם הנוכחי ביקשנו. הוא אמר: זה הרבה פרוצדורה, תעזבו אותי מזה. נשמח מאוד. זה ימנע את רוב תאונות העבודה כי זה ימנע הרבה חאפרים, כשכל אחד שיש לו כמה מיטות ירכיב אותן בצורה רשלנית. יש פה תגובה? אני ממשרד השיכון.

במסגרת תוכנית העבודה שלנו ל-2019 יש לנו ביחד עם רשם הקבלנים כוונה לעשות תיקון בחקיקה בחוק רישום קבלנים. יש לנו מספר דברים לתקן. אחד מהם זה גם לבחון את הנושא הזה,

פיגומים ופרגולות, ולהכניס אותם כקבלנים רשומים, להתעסק גם בזה תחת רשם הקבלנים כמפוקחים ברישיון. מאיר שמש, תגיד תודה. המשאלה שלך, כבר מגשימים אותה.

אני אומר לאיציק שנוכל להצטרף אליו. טוב מאוד. מי עוד רוצה להתייחס? אני ממשרד העבודה. אני רק מבקשת לחדד משהו מול היועצת המשפטית של הוועדה. בהגדרה "בונה מקצועי לפיגומים", התיקון שלנו מדבר על כך שמי שעשה אצלו סוג של התנסות מקצועית, הוא עצמו זה שפרטיו רשומים באתר, ואחר כך אותו אחד, אחרי שנראה לגביו שהוא עמד בדרישות של ההכשרה ובמבחן, בסוף הוא גם יירשם. אבל כאן ספציפית המיקום של התוספת צריך לדייק את זה.

את צודקת. צריך להגיד: "מי שהוכיח להנחת דעתו כי עבד שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים שפרטיו פורסמו באתר, ועבר הכשרה לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי ועמד בהצלחה במבחן לפי תוכנית בחינה שאישר מפקח עבודה ראשי, ופרטיו פורטו באתר האינטרנט לפי הוראות סעיף...". כאן אני מפחדת שיתייחסו להגדרה כהגדרה סיבובית ולכן חשבנו שנכון להבהיר.

אם זה עניין של ניסוח נשאיר לכם את זה. נגיד שהמפקח יפרסם את הפרטים. "(2)אחרי ההגדרה "מתח נמוך מאוד" יבוא: "מתכנן הקמת פיגומים" מי שרשאי לתכנן מבנה מן הסוג בו משתמשים בפיגום, לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז 1967,"" המשרד יוכל להסביר אני מבינה שזה נעשה בתיאום. חשוב לי להסביר לחברי הכנסת וליושב-ראש הוועדה, שבעקבות הדיון אתמול קיימנו ישיבה של כמעט שש שעות, גם עם נציגי יצרני הפיגומים, עם החברות שמשווקות פיגומים, עם מתקינים, עם ההסתדרות ועם חמוטל בן יעקב מהתאחדות בוני הארץ. במסגרת ההערה של חמוטל בדיון אתמול, היא אמרה שצריך לפתוח את ההגדרה כי כפי שהבינו אותה בנוסח הקודם, חשבו שרק מי שעושה את התכנון של המבנה הוא זה שחייב לעשות גם את התכנון של הפיגום, ולא זאת הייתה הכוונה. בעצם בהגדרה הזאת הרחבנו. אמרנו שגם אם יש מהנדס רשום ולא רשוי שרשאי לתכנן מבנה מסוג מסוים, אז הוא רשאי לתכנן פיגום לגבי אותו סוג של מבנה, ואותו דבר לגבי הנדסאי, שגם הוא רשאי במצבים מסוימים לתכנן סוג של מבנה, גם הוא רשאי לתכנן פיגום שמתאים למבנה מהסוג הזה. בזה בעצם הרחבנו את מעגל האנשים שיכולים לעשות תכנון של הקמת פיגום. טוב מאוד. יופי.

"(3) אחרי ההגדרה "פיגום זקפים" יבוא: ""פיגום זקפים מיוחד" פיגום זקפים שגובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח שעליו הוא עומד עד למשטח העליון עולה על 30 מטרים,"" פה שיניתם מ-20 מטרים ל-30 מטרים. גם זה תיקון בעקבות הדיון שנערך אתמול. 30 מטרים, זה בניין של כמה קומות? כ-10 קומות. "(4)בהגדרה "פיגום מיוחד", במקום הרישה ועד המילים "50 מטרים" יבוא "פיגום זקפים מיוחד,", והמילים "למעט פיגום עשוי עץ" יימחקו," זאת אומרת, להגדרה "פיגום מיוחד" נוסף גם "פיגום זקפים מיוחד", אותו פיגום שהגובה שלו עולה על 30 מטרים. אחרי כן נראה, זה רלוונטי לנושא התכנון, מי מתכנן אותו. "(5) אחרי ההגדרה "תיל" יבוא: ""תקן פיגומים ישראלי" תקן ישראלי ת"י 1139 חלק 1 פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי, כפי שיעודכן מזמן לזמן, והמופקד כולל עדכוניו לעיון הציבור במשרדי מפקח עבודה ראשי שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בלא תשלום, לרבות הוראות שייקבעו בתקן זה או בחלק אחר שלו לעניין תחזוקה והתקנה של פיגומי זקפים,"" הסיפה,

מתייחסת לאפשרות של שינויים עתידיים אבל רחוקים, לא באותו חלק של התקן.

אני חושבת שאם אנחנו עושים חקיקה ואנחנו מפנים ומבקשים מן הציבור לעמוד בנורמות מסוימות, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים על החלק הזה, כמובן עם עדכוניו מעת לעת. אפשר לעשות עדכונים, כפי שקרה בתקנות לגבי השכרה ומכירה של ציוד, תיקון התקן השפיע על התוכן של החובה, אבל לא לדבר על אפשרות של הרחבה בחלקים אחרים. ככל שיהיו הוראות שייקבעו בחלק זה על כל נושא אז כמובן הן ייכנסו, אבל לא הוראות נוספות, חלקים אחרים או הרחבות שאנחנו לא יודעים מה הן. ביקשנו את התוספת של החלק הזה כדי להימנע מן הצורך אנחנו ערים לכך שכיום יש חלק משמעותי מאוד שמתייחס לעבודה על פיגומים, שמתייחס לעבודות התחזוקה, שמתייחס להוראות לעניין ההתקנה, שלא מסודר היום בצורה מקיפה במסגרת התקן. לבקשת המשרד פנה גם הממונה על התקינה למכון התקנים על מנת לכתוב ולהשלים את החלק הזה במסגרת התקן. מבחינתנו התיקון הזה נועד לייתר תיקון חקיקה נוסף בעתיד. ברגע שהנושא הזה יוסדר אל תוך התקן לאמץ אותו ולקרוא את זה כמקשה אחת. אני מבינה את ההערות של היועצת המשפטית של הוועדה. זאת הייתה הכוונה שלנו. לכן בעצם כתבנו את הסעיף וחשוב היה לנו להוסיף. אני חושבת שאם התקן יעודכן ככל שהתקן מעודכן והחלק הזה של התקן מעודכן אז בוודאי התיקונים שלו והשיפורים שלו מזמן לזמן נכנסים וחלים, אבל לא לדבר על כך שנרחיב משהו שעוד לא בא לעולם, שאפילו הבסיס שלו עוד לא בא לעולם, ואם הוא לא באותו חלק. אז אני מציעה להוריד את הסיפה הזאת. אם יצטרכו לבוא תיקונים עתידיים יצטרכו לבוא. לבקש תיקון חקיקה. ההוראות יחולו על החדש, במידה ויהיה. קרוב לוודאי שבגלל שאנחנו מדברים על פרק שאמור להיכתב, לפי מה שנמסר לנו, ככל שזה ייכנס זה ייכנס כפרק ישראלי מקורי ולא אימוץ של תקן בין-לאומי ולכן יש סבירות שזה לא ייקבע באותו חלק ולכן זה לא יהיה חלק מן ההגדרה הזאת. אז זה לא ייכנס לעדכונים מעת לעת אלא זה יצטרך להיות כנראה תיקון שמפנה לעוד תקן. אבל אז תוכלו להביא תיקון לתקנות ולהפנות לתקן ההוא. אני מבינה לגמרי את ההערה אבל אני גם משקפת את המשמעויות מבחינת מה שיקרה בשטח. אני מארגון קבלני

קודם כול, תודה, יושב-ראש הוועדה. אנחנו מדברים פה על התקן ואני משתדל בכל פעם לדבר רק על הסעיף הספציפי. אני מבין את מה שאתם מדברים, אבל יש פה עניין עקרוני וחשוב מאוד. התקן הזה שאתם מדברים עליו, שהוא מ-2014, עוד אין לו תרגום לעברית. אני לא יודע לקרוא אותו. אני האדם שצריך לקחת את התקן הזה ולהחיל אותו בפועל בשטח. אמרו פה אנשים אתמול שהוא חל עלינו כבר מ-2014. מ-2014 אני לא יודע לקרוא אותו. לקחתי מהנדס שלי שיתרגם לי אותו. באיזו שפה הוא כתוב? הוא באנגלית, ולא רק זה, הוא בשפה מקצועית. למה אי אפשר היה לתרגם אותו עד עכשיו? תרגום רשמי של תקן ככלל צריך להיעשות על ידי מכון התקנים. נמצאים פה נציגים של מכון התקנים אז הייתי מבקשת לאפשר להם להתייחס. אני ממכון התקנים הישראלי. שוחחתי עם מנהלת אגף התקינה. בגלל התחייבויות קודמות למשרד הכלכלה, שהיינו צריכים לסיים 80 100 תקנים עד סוף השנה הזאת,

אולם תוך כשבועיים שלושה נסיים את התרגום ונפיץ אותו. אני מקווה מאוד שהקונסטרוקטורים יודעים אנגלית,

אבל ביקשת מיליארד דולר. אגיד לך למה זה לא מספק, כי אנחנו דנים פה היום בתקן שאף אחד פה לא יודע מה הוא אומר. אם אנחנו אומרים: אם זה טוב לאירופאים זה טוב לנו, אני חושב שזו לא גישה נכונה כי לא כל מה שטוב לאירופאים טוב לנו. צורת הבנייה פה שונה. יש פה חברי כנסת שמבינים קצת בבנייה והם יודעים שהבנייה באירופה והבנייה בארץ

השימושים שונים, העובדים שונים. לא כל מה שטוב באירופה נכון גם לארץ. הוועדה לא תיכנס לפרטי הפרטים של התקן. התקן נקבע על ידי מכון התקנים בהתייעצות עם המשרד הרלוונטי. יגישו לכם את זה בעברית בתוך חודש, כך אני מבין. בואו נסתפק בזה. אני לא נכנס פה לדיון על התקן עצמו. אני לא מבין בזה. זה לא תפקיד הוועדה. אז אפשר לדחות את כל הדיון וההחלטות לעוד חודש, עד שהם יתרגמו לנו את התקן?

לא, אבל התחילה היא נדחית.

כי אני לא מאמין שיהיו הפתעות. פרט לכך, יש לכם זכות אחר כך כשהתקנות יאושרו לבוא ולבקש תיקון תקנות אם זה ייראה לכם מוזר. יש פה שני גופים מקצועיים: גם מכון התקנים וגם המשרד. היה להם זמן מ-2014. אתם רוצים שאנחנו נבטל את הדיון ונחכה? חבר'ה, יש גבול. כבוד היושב-ראש, בעניין התרגום אני אפילו דיברתי בתקשורת ודיברתי גם במליאה ופניתי לממשלה. אם אנחנו מקבלים תשובה, שתוך שבועיים עד חודש זה יהיה מתורגם ויפורסם ואנשים יראו את זה התחילה של התקנות האלה תהיה אחרי התרגום ואחרי שאנשים יראו. אז בואו ננסה להתקדם. או עד שנלמד אנגלית ... את זה אני ממליץ לכולם. אבל לא נחכה לבנות פיגומים עד שהתקן יתורגם. אני ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. לגבי חלק 1 של התקן שמוזכר כאן, צריך להבהיר שלפי תשובת מכון התקנים, ששלחו לנו במסגרת המסמך שכתבנו, הוא חל גם על פיגום זיזי ופיגום שלוח, לא רק על זקפים, אבל אני מבין שההתמקדות של המשרד היא בפיגום זקפים. בדיון הזה פיגום זקפים.

הערות נוספות? אם לא, אפשר להמשיך. התכוונו להוסיף את תקנה 15א, דהיינו לא להחיל את פרק ב' על פיגומי זקפים. בסופו של דבר אני מבינה שבעקבות המשא ומתן שלכם הוחלט לא לעשות את זה. את רוצה להסביר מה אתם מציעים לעשות בעקבות זה?

אני רוצה לשאול שאלה כדי להרגיע את החבר'ה. קראתם את התקן הנדרש, אתם אנשי המקצוע? נעזרנו גם באנשי מקצוע נוספים שקראו את התקן ועזרו לנו להבין. זה נראה לכם סביר? זה נראה לנו סביר, כן. אתמול כששאלתי שאלות, היו הרבה דברים שלא ידעת לענות לי. בהתבסס על הידע במשרד. סליחה, נתקדם בבקשה. לעניין פיגומי זקפים, ההוראות שלא חלו היו פה אתמול הרבה כעסים על תקנה 27 או תקנות אחרות. במסגרת הנוסח שהנחנו ופורסם אתמול, למעשה היו מקומות שונים בנוסח, שבעקבות בדיקה שלנו אל מול הוראות התקן חשבנו שנכון היה לקבוע שההסדר שמוצע לא יחול על פיגומי זקפים מאחר והתקן מאפשר מגוון של אפשרויות. לא רצינו שישתמע שמה שאנחנו קובעים כרגע בתקנות בא למנוע את אחת מן האפשרויות שקיימות לפי התקן. בעקבות חוסר השקט והאי-נוחות שהייתה מבחינת העוסקים בתחום הפיגומים הגענו להסכמה שבמקום את אותן החרגות שמעוררות חששות כבדים לגבי רמת הבטיחות של הפיגומים שבסופו של דבר יהיו, ניסחנו הוראה חלופית, שנמצאת בסעיף 34(5), שאומרת: "נקבעה בתקנות אלה הוראה הנוגעת לפיגום זקפים העומדת בסתירה להוראה הקבועה בתקן,

ההוראות הקבועות

בעצם בזה ייתרנו את כל הוויכוח, האם עכשיו מה שכתוב פה גורם לזעזוע עמוק מבחינת רמת הבטיחות של הפיגומים שייכנסו לכאן. זה היה פתרון להנחת דעתם. מבחינתנו זה גם נותן את השקט הרצוי. אני חייבת להגיד שאנחנו כן עשינו עבודה וכן חיפשנו וניסינו להקל בתהליך הקריאה, אבל אם בסופו של דבר המסמך שהנחנו לא הקל ויצר כאלה חששות אז אני חיה בשלום משפטית גם עם הנוסח הזה. אנחנו עוברים לתקנה 2 החדשה. "החלפת תקנה 16 2. במקום תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא: "חובה להתקין פיגום 16. (א)אם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע מבצע הבנייה יספק פיגומים מתאימים לאופי העבודה ובאופן המאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח." זה למעשה ההוראה הראשונית להקמת פיגומים בטוחים, אספקת פיגומים שיבטיחו את ביצוע העבודה באופן בטוח. זה בא להרחיב.

לא אם בנית את הפיגום בטוח, אלא אתה צריך לבנות פיגום כך שיהיה בטוח. במקום שאתה לא יכול לעבוד באופן בטוח אגיד לך את המשמעות: אני לא רוצה שטייח יעבוד על סולם. זה המשמעות. נכון. זה גם שונה מהנוסח הקיים של התקנות. התקנות היום מדברות לא רק על מבנה קבוע אלא על משטח יציב. עכשיו אנחנו מדברים על מבנה קבוע. אם אי אפשר לבצע את העבודה על הקרקע או על מבנה קבוע אז צריך להקים פיגומים. "(ב)מבצע הבנייה לא יתכנן,

ישתמש או יפרק פיגום אלא אם כן תכנון הפיגום,

השימוש בו ופירוקו נעשים בהתאם להוראות לפי תקנות אלה ולהוראות יצרן הפיגום, ואם נקבע לפי תקנות אלה כי הפעולה תבוצע באמצעות בונה פיגומים מקצועי או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין, יבצע מבצע הבנייה את הפעולה באמצעותו. (ג)מבצע הבנייה יצרף לפיגומים שהוא מספק לפי תקנות אלה את הוראות היצרן בכתב בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל, גם בשפה האנגלית. (ד)מנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן כאמור בתקנת משנה (ב) ו-(ג) לפנקס כללי באתר הבנייה. תיקון תקנה 17 3. בתקנה 17 לתקנות העיקריות המילה "זקפים" תימחק." ביקשתם להוסיף פה: "ואחרי "בונה מקצועי לפיגומים שאושר לכך על ידי מפקח עבודה ראשי" יבוא "אשר פרטיו פורסמו באתר האינטרנט לפי הוראות סעיף 173ב לפקודה". אם נסדיר את הפרסום שם לא צריך את זה פה. זה עניין של ניסוח בלבד. "הוספת תקנה 17א 4. אחרי תקנה 17 לתקנות העיקריות יבוא: "פיגום מיוחד 17א. (א)מבצע הבנייה יקים ויפרק פיגום מיוחד לפי תכנית שהוכנה בידי מתכנן הקמת פיגומים (בתקנה זו, תכנית פיגומים). (ב)מבצע הבנייה לא יעשה שימוש בפיגום מיוחד, אלא לאחר שמתכנן הקמת פיגומים אישר בכתב את התאמת הפיגום שהוקם לתכנית הפיגומים. (ג)מנהל העבודה יצרף לפנקס הכללי את תכנית הפיגומים ואת אישור מתכנן הקמת פיגומים כאמור בתקנת משנה (ב)."

הוא אותו פיגום שכולל עכשיו גם פיגום זקפים שגובהו עולה על 30 מטרים. אני מבקשת לחזור לתיקון תקנה 16, לתקנה 2 לתיקון. נשמט שם הנושא של פיגומים מתאימים. יש לנו "פיגומים מתאימים לאופי העבודה" אבל חסרות המילים: "במספר הדרוש". בנוסח הנוכחי היום כתוב שהוא צריך להתקין פיגומים מתאימים ובמספר הדרוש. המילים "המספר הדרוש" נשמטו. המילים "ובכמות נדרשת" נמחקו. את אומרת שצריך להוסיף "ובמספר הדרוש" או "בכמות הנדרשת"?

אני מציעה גם להוסיף: "פיגומים יציבים ומתאימים" כפי שזה מופיע היום. היום כתוב: "יציב ובטוח". את מציעה שייכתב "מתאימים"? "מתאימים לאופי העבודה" זה התאמה לאופי העבודה. אני מציעה לומר: "יציבים, בטוחים ומתאימים לאופי העבודה." רציתי לשאול את ורדה אדוארדס, באמת זה בשביל בטיחות, למה המחוקק מתכוון כשהוא אומר "פיגום מיוחד"? אציג דוגמה: באולם הזה אם אני מקים פה פיגום, אם אני מקים פה במה כדי לעבוד על התקרה, זה נקרא "פיגום מיוחד"? סליחה, אני לא כל כך מבינה את השאלה. פיגום מיוחד קיים כבר גם בתקנות הנוכחיות. אתה כבונה פיגומים יודע מה זה פיגום מיוחד. קיים קיים. אני שואל על ההסבר. אתה יודע בוודאי טוב ממני. אני ממש לא יודע יותר טוב ממך. "פיגום מיוחד" היום מוגדר: "פיגום זקפים מיוחד מפלדה שגובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח שעליו הוא עומד עד למשטח העליון עולה על 50 מטרים, פיגום שצורתו מיוחדת או פיגום הבנוי מחומרים מיוחדים המשמש למטרות מיוחדות, למעט פיגום עשוי עץ." הורידו את "פיגום עשוי עץ"; הורידו את "גובה 50 מטר". הכניסו במקומו את "פיגום זקפים"

אלה כל השינויים. אני מדבר מתוך ניסיון. אנחנו מחפשים לא רק שיהיו לנו פה תקנות. אנחנו מחפשים באמת בטיחות ולדעת מה עושים בזה. כאשר באים מפקחים ועשיתי הרבה אולמות קולנוע. נתתי כדוגמה כאולם את האולם הזה. כאשר אני מרכיב אולם כזה עד התקרה, האם זה נקרא פיגום מיוחד או פיגום רגיל? כרגע היא קראה לך את ההגדרה מה זה "פיגום מיוחד". זה לא פיגום מיוחד. זה גם נכלל. אני יכולה להציע לפנות למינהל הבטיחות ולבקש שהמינהל יוציא מסמך הבהרות אם זה לא ברור כרגע. זה שאלה בשביל להגביר בטיחות, לא שום דבר אחר. מהרצפה לתקרה כאן זה לא 30 מטרים. יש כל מיני מרכיבים. יש תכנון מיוחד של פיגום, חומרים מיוחדים. תאפשרו לנו להתקדם. בשבילי זה דבר מעשי. מבקשים ממני תמיד אישור מהנדס, שלא יודע לתכנן את זה. אנחנו בתקנה 5, בתיקון תקנה 18 לתקנות העיקריות.

במקום "חומר מתאים" יבוא "חומר ורכיבים מתאימים",

"ומשסופק חומר כאמור יש להשתמש בו" יבוא "ומשסופקו חומר ורכיבים כאמור יש להשתמש בהם"." אנחנו מדברים גם על החומר של הפיגום וגם על הרכיבים שמוסיפים לו. אתמול קיבלנו הסברים לגבי נושא הרכיבים. "תיקון תקנה 19 6. בתקנה 19 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום "החומר המיועד" יבוא "הרכיבים המיועדים" ובמקום "חומר" יבוא "רכיב"; בתקנת משנה (ב), במקום "חומר" יבוא "רכיב"; בתקנת משנה (ג), במקום "חומר המיועד" יבוא "רכיב המיועד", ובמקום "חומר אחר" יבוא "חומר או רכיב אחר"." אלה הוראות קיימות. רק מוסיפים את נושא הרכיבים. "תיקון תקנה 20 7. בתקנה 20(ב) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "(4)אחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו."" הנושא כאן הוא החובה של מנהל עבודה לבדוק את הפיגום. יש כבר היום חובות שחלות עליו, מתי הוא צריך לבדוק את הפיגום, אחת לשבעה ימים לפחות, ובכל הפסקת עבודה של שלושה ימים לפחות, וגם אחרי ההתקנה, ואחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח. כעת מוצע להוסיף לזה גם "אחרי כל שינוי שנעשה בפיגום אשר נודע לו עליו". זה כתוב. בתקנת משנה (ג) כתוב שהוא ירשום בפנקס הכללי. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אני מדבר על הבדיקות הללו. כן, החובה קיימת. זה קיים אבל מכיוון שאנחנו מכניסים את זה לתקנה אז גם זה יחול. עם הקידמה היום, אי אפשר לדווח און-ליין למשרד העבודה? הפנקס הוא סוג של דיווח. כל אחד ידבר רק ברשות דיבור, פרט לחברי הכנסת, כי אחרת לא נוכל לשלוט בדיון הזה.

כנראה אנשים לא מבינים מה זה פנקס עבודה. פנקס עבודה הוא מסמך שהוא גם ראיה בבית משפט. לכן אני אומר: לתעד. אני חוזר על כך שמתעדים. אם לא רשמת כאילו לא עשית.

שהיועצת המשפטית הזכירה, קובעת חובות בדיקה על ידי מנהל עבודה. הנקודה הזאת עלתה בתור נקודת תורפה מרכזית בנושא של פיגומים במסמך שכתבנו. אתמול דיברתי על ליקויים. כ-17% מהליקויים שמצאו מפקחי עבודה בין 2010 2017 היו בגין הסעיף הזה, או אי בדיקה כנדרש לפי התנאים שהיועצת המשפטית הזכירה, או אי רישום בפנקס הכללי. בין היתר הועלה בפנינו שהבדיקות השגרתיות היום לא מספיקות. לצד זה, ידוע לנו גם שמנהל העבודה עמוס מאוד ויכול להיות שזה מסביר את אי-הרישום בפנקס הכללי או אי-הבדיקה. אני מציע לשקול,

להגביר את - - - עכשיו יהיה לו עוזר בטיחות שיכול לרשום במקומו. מצד אחד, אולי לשקול להגביר את תדירות הבדיקות השגרתיות לנוכח שינויים בפיגומים. לא, חבר'ה, הם לא פקידים. מה שיש זה מספיק, לדעתי. הם קבעו כאן מספיק: אחרי הפסקת עבודה בגלל גשם או רוח, אחרי שבעה ימים מינימום. יש מספיק. רק להשלים את הנקודה: במכתב שמינהל הבטיחות כתב ליושב-ראש ועדת המשנה בקשר לשאלות הללו, הובהר שבונה פיגומים מקצוע יכול לבדוק את הפיגומים, השתמע שבמקום מנהל עבודה. אולי כדאי להבהיר את הנקודה הזאת כי זה אכן לא מוגדר בתקנות. זה יכול להיות בנוסף, אבל זה לא מוריד את האחריות של מנהל העבודה. היום הוא יכול לעשות את זה באמצעות עוזר הבטיחות שנקבע בחוק החדש, אבל בסופו של דבר האחריות היא אך ורק על מנהל העבודה. ההגדרה פה נכונה לדעתי כי אנחנו נתנו למנהל העבודה עזר רב מאוד במטלות שלו. לכן במקומות העקרוניים אני חושב שזה נכון. פיגום הוא דבר מרכזי מאוד ומנהל העבודה צריך להיות אחראי עליו

הוספנו כאן נגיע לזה עוד מעט הגבלה לגבי ביצוע שינויים בפיגום. רק בונה מקצועי לפיגומים יכול לעשות אותם. כלומר הצפי הוא שיהיו פחות שינויים לא צפויים בפיגומים כי בעצם הדבר הזה יהיה אסור אלא אם הוא בוצע לפי התקנות. זה יגיע בהמשך. "תיקון תקנה 22 8. בתקנה 22 לתקנות העיקריות, אחרי "למטרה שלה הוא נועד" יבוא "או שהורכב בניגוד להוראות יצרן הפיגום"." תקנה 22 קובעת שמנהל עבודה, אם מצא בבדיקת הפיגום שהוא לא מתאים למטרה שלה הוא נועד, או שלא קוימו לגביו הוראות תקנות אלה, הוא צריך לאסור את השימוש בפיגום כל עוד הוא לא תוקן כראוי להנחת דעתו של מנהל העבודה. וכעת מוסיפים לזה גם את הנסיבה: אם הוא מצא שהפיגום "הורכב בניגוד להוראות יצרן הפיגום". אני קבלן פיגומים וסיימתי לימודי הנדסאים. הייתי מציע עוד דבר לעניין מנהל העבודה. מה שקורה בפועל היום, גם לעניין מסירת הפיגום וגם לעניין בדיקת הפיגום

אתה יכול לעבור על כל פנקס כללי, מעבר לעניין מסירת הפיגום, ששם אנחנו חותמים, מנהל העבודה כמעט בכל מקום לא חותם פעם בשבוע או לאחר הפסקה או לא משנה מה, הוא לא חותם על הפיגום. הייתי חושב אולי להוסיף את זה פה בתקנות: "מנהל העבודה יהיה חייב לעבור עם קבלן הפיגומים על הפיגום, לעשות בדיקה ממשית", כי פה לא רשום. בדיקה לא רק ויזואלית.

רק בזמן המסירה או באופן שוטף? בזמן המסירה תיערך הבדיקה הכללית. אחר כך אני לא נמצא באתר והוא יצטרך לבדוק. יש לו מספיק ידע וניסיון כדי לבדוק את זה. ברגע שהוא מקבל את הפיגום מורכב, הוא צריך לעבור איתך. זה נראה סופר-הגיוני. למה היום יש לנו בעיות? היום הוא נכנס למשרד של מנהל העבודה, אומר לו: הרכבתי כך וכך מטרים, תרשום לי. ובמקום שאין מנהל עבודה? במקום שאין מנהל עבודה אתה צריך להסתדר. ברישה של תקנת משנה (ב). צריך לתאם את זה מראש, כפי שהוא מתאם בנושא הבטיחות. אז אנחנו מדברים על שינוי, שברגע המסירה מנהל העבודה יהיה חייב לעבור עם מרכיב הפיגומים. הוא ימסור וירשום ויצהיר בתוך יומן העבודה: "עברתי, קיבלתי ואני מאשר", ותהיה חתימה שלך וחתימה שלו. תנסו לנסח את זה בצורה הזאת. תקנה 20(א) אומרת: "מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד". בתקנה 20(ב) אומרים לנו: "הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום", זה יהיה ביחד עם בונה הפיגומים, ובנוסף לכך היא תבוצע אחת לשבעה ימים, פה כבר בלי בונה הפיגומים. צריך לרשום שהפיגום נמסר למנהל עבודה על ידי המבצע, שהוא בונה פיגומים מקצועי. זה כבר היבט טכני. בדיוק כאן המשמעות של ביצוע בדיקה משותפת ביחד. אתם כבר מתייחסים לפרוצדורה, איך עושים את הבדיקה. מנהל העבודה יהיה מחויב ולא ישלח לנו איזה מישהו - - - את השמאות אנחנו קובעים. לא נרד לרמת הטופס. ברגע שזה יהיה, נרד להיקף של כמעט אפס תאונות עבודה. אם אנחנו יושבים פה באמת כדי להציל חיי אדם ולא סתם בשביל ניירות, זה הנקודה. בגלל זה אנחנו לוחצים עליה, כי באמת חשוב לנו חיי אדם. חברות ביטוח גם לא רוצות לבטח אותנו בגלל כל התאונות האלה. יש לנו אינטרס שהיקף תאונות העבודה ירד לאפס. אנחנו כל כך נהנים לשמוע את

אני אומר לכם.

דיון מדהים. חבל שלא קראו לנו לפני שנתיים. משהו קטן לדייק. אם אפשר להוסיף שמנהל העבודה יבדוק פיזית את הפיגום, כי כרגע "לבדוק" יכול להיות גם ויזואלית. אני רוצה שהוא יבדוק פיזית את הפיגום שלי, שהוא יחתום לי על הפיגום אחרי שהוא בדק פיזית. אז גם אני וגם הוא נוכל לישון בשקט. פיזית שיעלה ממש על הפיגום. אם הפיגום מורכב בקומה 18 או שהוא מורכב מארבע חזיתות. מנהל העבודה עסוק בכל כך הרבה דברים שאם אני בא אליו ואומר לו: מסרתי לך את הפיגום הוא פשוט חותם. אני רוצה שהוא יבוא ויבדוק את זה גם פיזית ולא רק ויזואלית ואז אחרי זה אם תהיה בעיה הוא יבוא אליי. רגע, אנחנו נכנסים פה למשהו אחר.

עצם ההצטרפות של מנהל העבודה לבדיקה ולזה שהוא יעלה על הפיגום ויראה את זה אני לא מתווכחת, אני מבינה את הרציונל. אבל לעניין ביצוע הבדיקה שאמורה להיות בדיוק המומחיות של הבונה המקצועי לפיגומים, אתה זה שהיית צריך לבדוק את היציבות. אז מה אתה אומר לו: בוא תבדוק אותי, אני לא אחראי למה שעשיתי?

אני חותם. אז למה היום מנהל העבודה צריך לאשר לי את הפיגום אם אני הגורם המקצועי? להיפך, הוא לוקח אחריות להביא את מנהל העבודה. עוד עין מקצועית בוחנת. אין בזה פסול. אני חושב שזה הערה נכונה מאוד. יש לנו כבר בתקנה הקודמת, צריך לקרוא אותה. תקנת משנה (א) אומרת: "מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד". קביעת יציבותו אתה לא יכול לעשות את זה. אני מדבר על בדיקה פיזית ולא ויזואלית. זה משנה מאוד. איך הוא יכול לבצע את האמור בתקנת משנה (א) בלי בדיקה פיזית? זה מה שקורה בפועל. זה שלא מבצעים את מה שכתוב בתקנות זה סיפור אחר. אם מהתחלה היו מיישמים את תקנות הפיגומים כפי שהן היו לפני עשר שנים, לא היינו פה היום. העניין הוא שזה לא מיושם. אם זה כבר כתוב ורק לא מיושם אז צריך לדאוג שזה ייושם, אבל אין צורך לכתוב עוד פעם. אני מציע שנתקדם. אני מציע שאחרי שהוא בודק וחותם, לבונה הפיגומים אין שום אחריות. בדקת את הפיגום. אין שום אחריות ברגע שביצעו שינויים ללא אישור. צריך לדאוג שלא יבצעו שינויים ללא אישור.

נגיע לתקנה הבאה.

משאירים גם לגבי הנושא של הבדיקה הפיזית, אומרת לנו ורדה אדוארדס שכאשר כתוב: "מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד" ממילא את מבינה את זה גם כבדיקה פיזית,

לא צריך לתקן את הנוסח. בתקנת משנה (ב) אין לנו התנגדות להוסיף את התיבה: "תיערך עם התקנתו ולפני שהחלו להשתמש בו יחד עם בונה מקצועי לפיגומים שבנה את הפיגום", כדי שלא יהיו התחכמויות ויביאו בונה מקצועי אחר. אני בניתי פיגום. בא מנהל עבודה ובדק איתי.

שלושה באו העובדים שלו, פירקו את הקשירות והפיגום נפל. זה יופיע בתקנה הבאה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): יש תשובה בתקנה הבאה. אני מהתאחדות בוני הארץ. גם כך על מנהלי העבודה יש המון מטלות, וגם עם עוזר הבטיחות. כל אחד שייקח אחריות באופן מלא על מה שהוא מתקין. אי אפשר לקוות עכשיו שברגע שמנהל עבודה עבר, ראה והסתכל ולא עשה מה שנדרש לעשות בונה הפיגומים, פתאום גם הוא יהיה חלק מן הסוגיה הזאת. נכון שאסור לו לעשות שינויים בפיגום, נכון שהוא צריך לבדוק שכל החלקים נמצאים. מי יכול להוכיח?

לבקש ממנהל עבודה שייקח אחריות על משהו שמישהו אחר הקים באופן מלא אין היגיון. הוא הקים עבורו. בונה הפיגומים לא הקים לעצמו פיגום. הוא הקים עבור מנהל העבודה פיגומים. אני מסכים. אתה כנציג הקבלנים,

תסכים לשלם תשלום נוסף או לכלול בתוכו שבונה הפיגומים יגיע אליך פעם בשבוע במקום מנהל העבודה כדי לבדוק את הפיגומים? כן, אם זה נדרש, כן. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אני מעלה פה סוגיה, אם אתה רוצה להוריד את זה ממנהל העבודה, הוא עדיין אחראי על האתר שלו. אני שואל: אתה רוצה שבונה הפיגומים יגיע ויאשר, יחתום בכל שבוע שהוא הגיע? כי יש חובה לבדוק פעם בשבוע. אתה רוצה שבונה הפיגומים יגיע פעם בשבוע ויאשר שזה בסדר, ללא תשלום? חבר הכנסת חאג' יחיא, לא זאת הכוונה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אם למנהל העבודה אין זמן, מי יעשה את זה? חבר הכנסת חאג' יחיא, גם כעת כבר כתוב שמנהל העבודה - - - זה הזמן שיטילו על מנהל העבודה עבודה מדודה ולא לזרוק עליו, כפי שאומרים בערבית המרוקאית שלי, כל דבר על הקיר הנמוך הזה. תתחילו גם לחשוב ולא לתת מנהל העבודה על 200 דירות. זה מה שאנחנו מנסים לעשות.

שתתחילו להטיל על מנהל העבודה משימות שהוא יכול לעמוד בהן. אני רואה על יד הבית שלי מנהל עבודה בן 70 פלוס, מסכן. איזו רחמנות. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו אומרים: גם כך חלה על מנהל עבודה חובה לבדוק את הפיגום פעם בשבוע, ועכשיו יהיה לו עוזר בטיחות, שיבדוק מצדי בכל יום פעמיים. אנחנו מדברים בתום ההתקנה, לצפות שמנהל העבודה יעשה את הבדיקה שנדרשת או להטיל עליו חלק מן האחריות שנדרשת מבונה פיגומים. אם הוא יספק לו צינור חלוד שנשבר אז ברור שזה האחריות שלו. בואו, אני מבקש שנתקדם כי אנחנו מתחילים להיתקע. "הוספת תקנה 22א 9. אחרי תקנה 22 לתקנות העיקריות,

"שינויים בפיגום 22א. לא יבצע אדם שינוי בפיגום, לרבות הסרה של חלק ממנו, אלא אם כן הוא בונה מקצועי לפיגומים או אם הוא עושה כן על פי הנחייתו בכתב, ביצע אדם שינוי כאמור, יודיע למנהל העבודה מיד בסמוך לכך על ביצועו."" צריך להוסיף שזה על ידי בונה פיגומים מקצועי כי זה לא ברור. "לא יבצע אדם שינוי בפיגום, לרבות הסרה של חלק ממנו, אלא אם כן הוא בונה מקצועי לפיגומים". כלומר, בונה מקצועי לפיגומים הוא היחיד שיכול לעשות את השינוי הזה בפיגום, או שאדם אחר עושה את זה על פי הנחיה בכתב של בונה מקצועי לפיגומים. כאשר כותבים "לא יבצע אדם", זה נחשב כאילו זה האדם הראשון שאתה אומרת לו שלא יבצע. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): זה הנוסח בחוק. אפשר לכתוב "בוצע שינוי כאמור". בסדר? כתוב כאן "ביצע אדם שינוי כאמור, יודיע". הוא יודיע לו, אבל עדיין לא בדקו אם הוא עשה את השינוי הזה כפי שצריך. אמרנו שמנהל עבודה צריך לבדוק את הפיגום אחרי כל שינוי שנעשה בפיגום שנודע לו עליו. זאת אומרת שאם נעשה שינוי ומסרו לו הודעה על זה, הוא צריך ללכת ולבדוק את הפיגום. אנחנו נגיד: "בוצע שינוי כאמור, יודיע מי שביצע את השינוי למנהל העבודה מיד בסמוך לכך על ביצועו." אני מהסתדרות עובדי הבניין. אנחנו מדברים כל הזמן על בונה פיגומים מקצועי. האם בכל פעם שיגיע בונה פיגומים לאתר הוא יצטרך להציג תעודה שהוא בונה פיגומים מקצועי? יש לא מעט בוני פיגומים שהם לא מקצועיים. אני לא רוצה להשתמש במילה אחת, אבל יש לא מעט בוני פיגומים קטנים יושבים פה אולי הגדולים ביותר. למה שיבוא לשם אם הוא לא מוזמן? לא אמרתי שהוא לא מוזמן. הוא מוזמן אבל הוא לא בונה מקצועי. תיתן לו לגעת בפיגום בלי לדעת שהוא בונה מקצועי? זה קורה גם היום. זה לא יהיה יותר. נחייב את הקבלנים לבדוק. בשביל זה יש היום אינטרנט,

יש הגדרה ברורה מה הוא בונה מקצועי. מי שיזמין בונה לא מקצועי, חאפר, ישלם על זה.

הפרסום באתר האינטרנט של המשרד נועד בשביל שאפשר יהיה לדעת מי הוא בונה מקצועי. אנחנו הראשונים שנעזור. זה מה שאנחנו עושים היום. בוודאי, זה טוב לכולכם. אנחנו הראשון שעוזרים בזה. היום אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המוסד לבטיחות וגהות ומתריעים בפניהם על כל אתר שאנחנו רואים. אם הקבלן לא יזמין אותך, אז מה, תהיה אחראי? הקבלן אחראי להזמין מנהל עבודה אחראי, להזמין בונה פיגומים מקצועי. יש לנו בעיה עם הסטטיסטיקה. יש דברים שהם מובנים מאליהם. בואו נתקדם ברשותכם. איפה הפיצוץ?

באמת היה פה פיצוץ אתמול, אבל הרבה דברים הוסדרו. ישבנו אתמול שש שעות והיו צעקות ופיצוצים. היה פיצוץ אתמול גם בוועדה וגם לאחר מכן. אתם לא יודעים, אבל אני ישן כך: קצת כן וקצת לא, אז אני כל הזמן מתעורר. התעוררתי ואמרתי: מה אני אגיד להם על החתימה שצריכה להיות על הפיגומים?

פתרון אני אחפש? עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): יש פתרון. אז הלילה אשן קצת יותר טוב. "תיקון תקנה 24 10. בתקנה 24 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (1) יבוא: "(1)בטרם התקנת מתקן ההרמה על הפיגום, מתכנן הקמת פיגומים בדק את השפעת התקנת מתקן ההרמה על גבי הפיגום על יציבות הפיגום, וקבע הוראות לחיזוק הפיגום ולשימוש במתקן ההרמה, (1א) מתכנן הקמת פיגומים אישר ביצוע הדרישות שבפסקה (1);"" יש לנו פה פיגום שעל גביו מותקן מתקן הרמה. אי אפשר להתקין את המתקן הזה אלא אם כן מתכנן הקמת פיגומים בדק את השפעת ההתקנה על יציבות הפיגום, ואחרי שבוצעו הדברים שנכתבו בתוכנית הוא צריך לאשר שאכן הם בוצעו. זה נובע מכך שחלק מן התאונות קורות בשל כל מיני מתקני הרמה לא ייעודיים שמרכיבים על פיגומים. פיגום יכול להיות מותקן בצורה תקינה כאשר הכול בסדר, אבל מקימים על פניו כל מיני כננות שמושכות את הפיגום ויוצרות בעיות. פה חשוב לנו מאוד בתור בוני פיגומים שלא יתקינו כל מיני כננות על הפיגום, אלא אם כן ניתן על זה אישור. זו תקנה חשובה מאוד. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): הכונן הוא מתקן הרמה, זה מה שמרימים עם הכבלים. אם אפשר לגעת בנקודה הזאת, מה שקורה בפועל, כל אחד מתקין כננת על הפיגום היכן שהוא רוצה וכתוצאה מכך הפיגום מתחיל לנטות הצידה. אם אפשר לרשום שאם יש מתקן הרמה, לבנות לו משהו ייעודי בפיגום. כתבו שמהנדס ייתן את ההוראות. משהו ייעודי לזה. אחת הבעיות, שמתחילים להזיז את המתקן הזה. אם הייתי בטוח שהוא נמצא במקום אחד אז יש פתרון. לכן יש משמעות לעמוד על כך שהמתכנן יידע שאם משתמשים במתקן ההרמה הפיגום יכול לעמוד בזה, כלומר מה הדרישות שלו, מה התוספות שצריך. כי המתקן הזה לא נשאר במקום אחד. עושים חיפוי אבן למשל ואז מסתובבים ולא נשארים במקום אחד. מעבר לכך גם קיימת דרישה כבר היום בתקנה 24(2), שאומרת: "הותקנה מחיצה או ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה בפיגום או באדם שעל הפיגום על ידי מתקן ההרמה או החומר המועלה או המורד באמצעותו". אנחנו אכן חושבים שמתכנן הקמת הפיגומים הוא שצריך לתת את הדעת על האמצעים הנדרשים. זה בעצם מה שקיים כרגע בתקנה 24(1) החדשה שאנחנו מציעים. הוא שצריך לקבוע את כל ההוראות, גם לחיזוק וגם לשימוש במתקן ההרמה. זה חלק מן ההוראות. בעצם זה לא רק בפיגום מיוחד אלא זה גם בפיגום מתחת ל-30 מטרים, שאין לי שם מתכנן. העליתם את המתכנן ל-30 מטר. בעניין הספציפי הזה: כל התקנה של מתקן הרמה על פיגום. בואו נחפש פתרון ישים, כי כאן זה לא ישים. ניתן לזה פתרון ישים. אני לא יודעת מה אתה מנסה לומר. למשל עבדנו בבניין הולילנד הידוע לשמצה ולידו. עבדה שם חברת דורי והקימה פיגום אקרו צמוד לפיגום. זה באמת בשביל בטיחות, לא בשביל שום דבר אחר. צריך להקים פיגום אקרו צמוד לפיגום, שהוא ישמש כדי לקבל סחורה, להוציא סחורה, הוא יהיה מגודר. זה ימנע הרבה מאוד תאונות. הנה ההסתדרות מסכימה איתי, כולם מסכימים. באתי לפה היום כדי להציל בני אדם. לא הייתי מתקבעת על פתרון אחד. יכול להיות שיש על המדף כמה פתרונות. לא עשינו סקירה. כאן כרגע יש שני גורמים,

בפיגומי אקרו, עם אינטרס ברור, וזה לגיטימי מבחינתי. אנחנו לא פיגום אקרו. אבל להגיד כרגע בתקנה שזה הפתרון היחיד לגבי התקנה של מתקן הרמה הייתי נזהרת. אני לא נמצאת בבסיס עובדתי שאני יודעת להגיד את זה. מה שיש לנו בתקנה נותן את התשובה. יכול להיות שהמתכנן יבוא ויגיד: אני רוצה אקרו, וגמרנו, אל תשימו לי על הפיגום כלום. זה חלק מן התכנון. המתכנן יכול להגיד: מתקן ההרמה הזה, הפיגום שלך יכול

או שהמתכנן יגיד: אני לא רוצה מתקן הרמה על הפיגום הזה, תעשו דבר אחר. זה חלק מן התכנון. התכנון נותן את התשובה. זה שמחייבים שיהיה מתכנן זה נותן את התשובה. אנחנו עוברים לתקנה 26, שנושאה הוא רצפת הפיגום. "תיקון תקנה 26 11. בתקנה 26(א) לתקנות העיקריות, במקום "לוחות סמוכים זה לזה" יבוא "משטחים מחומר מתאים"." רציתם להבהיר שאנחנו לא מדברים דווקא על לוחות עץ אלא על משטחים מתאימים. מה הכוונה? יש כל מיני חומרים למשטחים, לא רק עץ. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): כלומר זה יכול להיות עץ ויכול להיות גם חומר אחר. נכון, יכול להיות משטח מתכת. "תיקון תקנה 29 12. בתקנה 29 לתקנות העיקריות, (1)ברישה, במקום "לוחות" יבוא "משטחים"; (2)בפסקה (1),

יבוא "15", ובמקום "בלוחות" יבוא

(3)בתקנת משנה (2), במקום המילה "עביים" יבוא "אם הם עשויים מעץ, עוביים"; (4)בסופה יבוא : "(4)אם אינם עשויים עץ או עץ לבוד, יהיו בחוזק שווה ערך לחוזק הנדרש לגבי משטחים כאמור בפסקאות (1) עד (3)."" תוכלו אולי להסביר את התיקון? בעצם נצמדנו כאן לתקנה הנוכחית וקצת שיפרנו אותה. כיום יש בתקנה דרישות לגבי רוחב הלוחות והעובי שלהם והתייחסות גם לחומר שמהם הם עשויים, כאשר יש התייחסות לעץ לבוד ולעץ. אמרנו: מאחר ואנחנו יודעים שתהיה אפשרות גם שהלוחות יהיו לא מעץ לבוד ולא מעץ, אנחנו עדיין רוצים שיהיו לנו לוחות שעומדים בדרישות דומות. לכן הוספנו את הפסקה האחרונה, שאומרת שאם הם אינם עשויים מעץ לבוד או מעץ אז הם יהיו בחוזק שהוא שווה ערך לחוזק הנדרש לגבי המשטחים שנקבעו בפסקאות העליונות. לגבי הרווחים, שביקשו שיהיו צמודים - - - זה לא כאן. אתה ממהר יותר ממני. "תיקון תקנה 30 13. בתקנה 30 לתקנות העיקריות, (1)בכל מקום, במקום "לוח" יבוא "משטח", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה, (2)בסופה יבוא: "(ג)משטחי רצפה יהיו צמודים אחד לשני במרווח שלא יעלה על 1.5 ס"מ באופן המונע נפילת חפצים."" אתמול הסדירו את זה. לא ראיתי. אם יוּתר לי להגיד, אתמול הייתה ישיבה פורייה מאוד ובאמת חלק מן התיקונים התקבלו. מה שלא עשיתם במשך חודשים עשיתם אתמול. אנחנו מוכנים להיות צוות עם משרד העבודה, לשתף פעולה כדי למנוע תאונות. זה מה שאנחנו עושים עם אריק כל הזמן. "החלפת תקנה 34 14. במקום תקנה 34 יבוא: "פיגום זקפים 34. מבצע בנייה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים, אלא אם כן הוא עומד בכל דרישות תקנה זו: (1)הפיגום עומד בדרישות תקן פיגומים ישראלי, (2)כל רכיב מרכיבי הפיגום סומן על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים האלה: שם היצרן, דגם הפיגום, מועד הייצור. (3)בידי מבצע הבנייה תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת כמשמעותה לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג 1953, המעידה כי הפיגום עומד בדרישות התקן, תעודה כאמור תידרש בין אם הפיגום יוצר בארץ ובין אם יובא מחוץ לישראל. (4)עותק של תעודת הבדיקה כאמור בפסקה (3) צורף לפנקס הכללי, הנמצא באתר בו מותקן הפיגום. (5)נקבעה בתקנות אלה הוראה הנוגעת לפיגום זקפים העומדת בסתירה להוראה הקבועה בתקן, יגברו ההוראות הקבועות בתקן."" אתם אומרים את זה בין אם ההוראה שבתקן מקלה מבחינת הבטיחות ובין אם היא מחמירה. יכול להיות שצריך להגיד "בתקן הישראלי", כפי שהגדרנו. נכון.

מחברת מצ"ב, יצרן פיגומים. היום כאשר אנחנו מייצרים את אותו פיגום ישראלי באירופה יש לנו סדרה מסוימת של בדיקות בהתאם לתקן האירופאי. התקן האירופאי דורש מאתנו לעשות את הבדיקות הפנימיות, לערב מהנדסים, קונסטרוקטורים. הוא לא דורש מאיתנו שום אישור מעבדה. היום אני צריך לאשר את הפיגום לפי תקן אירופאי כאן במדינת ישראל. אין תקן ישראלי. אף אחד לא יכול לומר לי מחר בבוקר אילו בדיקות,

כל הדברים האלה. מחר אני לא יכול להתחיל לעבוד לפי התקנה הזאת. אני רוצה להוסיף: אם אנחנו מבינים נכון, המשמעות של מה שנאמר, מילא שרוצים לייבא תקן אירופאי, אבל על הדרך אפשר גם לפגוע בתעשייה הישראלית מאחר ואין את הגורם שיכול לתת את העדות שמה שמיוצר מיוצר בדיוק לפי התקן האירופאי. נניח שיש כאן יצרנים שיבואו למכון התקנים ויגידו: "תשים לי את האישור, אני משלם לך על התקן." "לא אנחנו לא עושים את זה". הבעיה היא שהם גם לא יעשו את זה על הפיגום שייובא. זאת אומרת שמה שהולכים לייבא לא בטוח שמקבל את האישור של מכון התקנים. אין לי טענות פה למכון התקנים, רק אני אומר, על הדרך בואו נפגע גם בתעשייה המקומית זה בדיוק המשמעות. אם אני יכול להביע משאלה מחייבת מאוד: אני בעד לייצר כמה שיותר פה בארץ. שהיבואנים יחכו קצת.

אולי תענו לשאלה הראשונה של החבר ממצ"ב, מה לעשות עד שיקבל אישור של תקן אירופאי. אני ממכון התקנים הישראלי. קודם כול, תקן ישראלי פנה אלינו הרגולטור וביקש שנעמיד יכולות בדיקה מעכשיו לעכשיו. תוך חודשיים עד שלושה יהיו לנו כבר יכולות בדיקה. תוך שבועיים, כפי שאומרים, יש לך תקן. אתה צריך לעשות תכנון, ייצור וכדומה. אנחנו מניחים שאם הייצור המקומי או הייבוא בהתאמה לדרישות התקן והתקנות יפורסמו אנחנו ניתן את כל הבדיקה כפי שצריך. אין שום בעיה. כלומר תוך חודשיים שלושה אתה יכול לתת את כל הפרטים הנדרשים כדי לייצר פיגומים. לא לייצר אלא לבדוק. הם יוכלו להדביק תווית "מכון התקנים"? אני לא יודע מה זה הדבקה. אם אפשר לבקש, אנחנו מדברים כאן על שני שלבים שלכם: 1) המוכנות שלכם לבצע את הבדיקות; 2) ביצוע הבדיקות. ברגע שהיצרנים והיבואנים יגישו לכם את הניירות המתאימים, ביצוע בפועל ואישור של הדגמים שהם מביאים. אני לא מוותר. למה אי אפשר לייצר לפי תקן אירופאי? אנחנו מייצרים היום לפי תקן אירופאי. זאת לא הבעיה. המעבדה שבודקת אצלך היא לא מעבדה מאושרת? באירופה אין מעבדה שבודקת. באירופה משתמשים

ובאישורי מהנדסים או קונסטרוקטורים חיצוניים וזה מספק, זה אישור של היצרן. בצורה הזאת אני מוכר את הפיגומים בכל אירופה. למה לנו לא טוב התהליך הזה? משרד העבודה, למה לא טובה לנו השיטה האירופאית? אם כבר אנחנו רוצים מוצר בסטנדרט אירופאי למה לא מאמצים את השיטה האירופאית? יש כאן בעיה אחרת בשוק הישראלי, שאני מגדיר אותה כקניבליזציה. זה אומר שיש יצרנים לא מורשים, שלא עובדים בהתאם לתקן, שרוכשים צינורות בעובי צינור נמוך יותר, צובעים ומסמנים את זה באותה צורה כמונו ומחר בבוקר הם מוכרים במחיר זול יותר. הקבלנים הולכים אליהם לקנות ובסופו של דבר אין לי אפשרות לבוא - - - אין זה תפקידך לפקח על הייצור במדינה. בגלל זה חשוב הסימון, כדי שכל החאפרים, ואנחנו נלחמים בהם, שיש 1.8 - - - מכון התקנים אמור לתת לך פתרון. רק עוד הערה אחת, אם אפשר. קודם כול, הממונה על התקינה, בהגדרות שלו של "ייבוא", הגדיר נוהל מסודר של הכרה בתעודות מעבדות מוכרות וכל מה שצריך. יש נוהל מסודר מאוד. אם האדון יביא תעודה ממעבדה מוכרת בהתאם לנהלים של הייבוא שקבע הממונה על התקינה איך מייבאים והכרה בתעודות, למכון יש הכרה היום בתעודות. אבל זה לא לגבי ייצור מקומי. הוא יצואן. אתה מדבר על מכון ישראלי? מכון ישראלי יש מעבדה מאושרת. יש תהליך לאשר מעבדה מאושרת. גם זה כתוב בחוק. מבחינת מעבדה מחו"ל יש את הממונה על התקינה שקבע איך מכון התקנים צריך להכיר בתעודות. מכון התקנים היום מכיר בתעודות של ייבוא מחו"ל, אבל יש פרוצדורה שצריך לעבוד לפיה. הצעת שבמקום מעבדה מאושרת נתייחס גם למעבדה מוכרת.

אני לא מתקן, אני לא רגולטור. רק הסברתי לו על הכרה בתעודות מחו"ל. אני רוצה להבהיר: אנחנו מפנים לסעיף לפי חוק התקנים. בחוק התקנים קבוע ש"מקום שלעניין חיקוק נדרשת ראיה כי נתמלאו תנאי תקן, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם ניתנה בידי מעבדה מאושרת". ההפניה לסעיף 12(א) לחוק התקנים בעצם אומרת שמי שמוסמך לעשות בדיקות ולאשר עמידה בהוראות תקן זה או מכון התקנים או מעבדה שאושרה על ידי הממונה על התקינה. לכן אנחנו לא יכולים לקבל כל מיני מסמכים של היצרן ולבדוק את זה בעצמנו, אלא כאשר אנחנו רוצים לדעת שמוצר מסוים עומד בהוראות תקן אנחנו אומרים: תביאו לנו אישור של מעבדה מאושרת לפי הוראות הדין בישראל, והוראות הדין בישראל שרלוונטיות לעולם התקינה הן חוק התקנים. יש עולמות תוכן שלמים שבהם אנחנו לא זהים למה שקורה באירופה. כל המוסד הזה של תקן רשמי, למשל, לא קיים באירופה. זה מוסד שקיים כאן בישראל. באירופה מרבית התקנים הם בכלל תקנים וולונטריים. אנחנו כאן הופכים את התקן לתקן מחייב. לא כל הדברים שהיו רלוונטיים מבחינת ההתנהלות לעניין אירופה רלוונטיים כרגע לאימוץ בישראל. לכן אנחנו במסגרת ההצעה שלנו מדברים על אישור של מעבדה מאושרת. מבחינתי כרגע בטווח הראשון זה מכון התקנים. היום לא ידוע לי על מעבדה מאושרת נוספת שהוכרה על ידי הממונה על התקינה, אבל אם וככל שיקום גוף כזה שירצה לקבל אישור, הוא יוכל לפנות לממונה על התקינה שיקבע כללים. בינתיים מותר לנו למכור פיגום או אסור לנו למכור פיגום? מה אנחנו עושים היום? אני מחברת "נוריאלי ייצור והשכרות". השאלה שלי לגברת, האם מותר לי למכור מחר בבוקר פיגום או אסור לי למכור פיגום עד שמכון התקנים ייתן לי אישור? מה אני אמור לעשות? מבחינת המצב המשפטי היום, יש מצב שהוא לא מיטבי.

בעצם מבחינת החובה החוקית שחלה עליכם, כפי שהסברתי אתמול, בעצם החובה החוקית כבר היום חלה עליכם למכור רק אם המוצר שלכם עומד בהוראות התקן. אם עכשיו מפקח שלי היה מגיע לשטח, הוא היה דורש ממך: תראה לי תעודת בדיקה. אם לא היית מראה תעודת בדיקה זה היה אומר הפרה שלך של הוראות הדין. לכן כבר היום מכון התקנים היה צריך להיות ערוך. אבל באותה מידה שכבר היום אתם הייתם צריכים להיות ערוכים ולא נערכתם - - - אנחנו ערוכים. גם מכון התקנים נערך. אז אסור לנו למכור. מכרת אתמול, מכרת היום. אז איך הייבוא נכנס לארץ

באותה מידה של הייצור שיש בארץ. זה לא אותו דבר בכלל בין ייבוא לייצור.

אני מבקש שקט והקשבה. אני רוצה שנהיה מעשיים פה. אי אפשר להפסיק את הייצור, ואי אפשר לתת את התקן כל עוד המכון לא מוכן. מה עושים בתקופת הביניים הזאת? ועם מה שיש בשטח, מה שיש להם במחסנים. זו נקודה חשובה מאוד. יש לכם תשובה? חשבתם על זה? יש לנו פתרון. מה הפתרון? היום הציוד שאנחנו מייצרים מיוצר על פי סטנדרטים אירופאים כאן במדינת ישראל.

לפחות היצרנים הגדולים. אנחנו מייצרים לפי סטנדרטים אירופאיים בהתאם למה שרשום בתקן האירופאי. לא זזנו לא ימינה ולא שמאלה. אנחנו לא מסוגלים לסמן את הפיגום - - - זה ליבה של המחלוקת שיש פה. נראה לי שזו נקודה שכדאי שתתרכזו בה. תקשיבו לו. אנחנו לא מסוגלים כרגע לסמן את הפיגום כי אין לנו תקן שבהתאם למספרו אנחנו נוכל להטביע על הפיגום. זה אומר שהיום אנחנו מייצרים פיגום, שאם ייקחו אותו למעבדות ויבדקו אותו הוא יעבור את כל הבדיקות, אבל ברגע זה אנחנו לא יכולים לסמן אותו. אני לא יודע איך לפרש את זה מבחינה חוקית, אם מותר לי למכור או אסור לי למכור, אבל כיום עובדים בארץ עם ציוד כזה,

20 השנים האחרונות. אני מן ההסתדרות החדשה. אם אני מבין נכון, יש פה כמה דברים.

הדרך האפקטיבית לאכוף את התקנות היא באמצעות זה שהפיגומים יהיו מסומנים. אם הם לא יהיו מסומנים לא תהיה דרך אפקטיבית לבדוק האם הם עומדים בתקן הישראלי,

דבר שני, לפי מה שאמרו פה ממכון התקנים, בעוד שבועיים שלושה יפורסם התרגום הרשמי של התקן בעברית. היכולת לבדוק אני לא מדבר על מה שייכנס לתוקף בעוד חצי שנה אלא על מה שכבר היום,

שמיוצר כבר נכון להיום תהיה יכולת לבדוק החל מעוד שבועיים שלושה, אם אני מבין נכון.

הוא אמר: חודשיים שלושה. הוא לא צריך את התרגום. אנחנו יודעים לקרוא אנגלית. יש מפעלים בחו"ל שמייצרים. אנחנו לא צריכים את התרגום.

הוא צריך מישהו שיגיד שמה שהוא עושה זה בסדר. מה לעשות מחר בבוקר?

אלה שמביאים את הפיגום האירופאי הם גם גונבים. נכון או לא נכון? זה לא היה הניסוח שלי. אמרתי שיש בעייתיות משפטית מבחינת ההתנהלות. הוא מכר פיגומים עד אתמול בבוקר. מחר הוא יכול למכור או לא? שהיא אישית תענה את התשובה שהיא ענתה לו קודם. אתה מנהל את הישיבה או אני? לא, אבל אנחנו שואלים שאלה. כאשר לא נוח להן הן מדברות עם עצמן.

זה לא פייר ...

יושבים כאן בשביל לתקן מצב קיים. המצב הקיים היום לא טוב. אגלה לכם בסוד לא רק בנושא הזה. אנחנו מתקנים פה הרבה דברים. מצד שני, צריך גם להיות עם רגליים על הקרקע. אם הייתי יכול לתת מפה הנחיה שמחר בבוקר הכול יהיה פתור אז הייתי עושה את זה, אבל אני לא יכול לעשות את זה. נאמרה פה תשובה שצריכה להיות כרגע הבסיס למענה. נאמר פה: מי שיהיה אחראי בעתיד על הדבר הזה הוא מכון התקנים. נאמר פה שהחל מעוד חודשיים ופה מכון התקנים אומר אמירה שהוא מתחייב עליה לצורך העניין יש יכולת למכון התקנים לבדוק את העניין הזה. אנחנו צריכים בניסוח לתת לזה ביטוי. אנחנו לא יכולים לעצור את החיים עכשיו. לכן התשובה למי ששאל מה הוא עושה מחר בבוקר אני מניח שיש לך גם חוזים שאתה כבר חתום עליהם למחר בבוקר, אז למחר בבוקר תעשה את מה שעשית, לצערי. אני לא קורא לעצמי גנב, אני קורא לעצמי מי שחי במציאות שלנו בעניין הזה. אנחנו צריכים לקבוע פה שהחל מעוד חודשיים התקנה, כמו עוד דברים פה,

ועם זה צריך לחיות כרגע,

גם את תחילת

מדיניות אכיפה נקבעת על ידי המשרד. תרשו לי עוד הערה. יש פה שני סוגים של אחריות. אחת, על החומר. אבל אתם לא תביאו חומר לא טוב ותתקינו, כי הוא באחריותכם, ההתקנה של הפיגום היא באחריותכם. אז אתם צריכים להתמודד עם זה. או שתשימו את הפיגום למרות שאין לו חותמת, כפי שעשיתם אתמול, אבל אתם בטוחים שהוא בטוח, או שאל תעשו את זה. בסוף יכולים לתפוס אתכם, במירכאות, על כך ששמתם פיגום לא מתאים. אני מציע שיהיה ברור בואו נראה מה אפשר להוסיף ולתקן. אנחנו לא רוצים שתפסיקו. אנחנו רוצים לתת זמן למכון התקנים בחודשיים האלה להתארגן, ואתם תתארגנו בהתאם, כולל על הציוד הישן. זה הבעיה. אתמול שמעתי: מיליונים, מיליארדים. אני לא רוצה לפגוע בפרנסה של אף אחד, אני לא רוצה שכל מה שאנשים הרוויחו ירד לטמיון בגלל תקלה.

אם אני מבינה נכון, הבעיה של היצרן, הוא אומר: אתחיל לייצר מחר,

בתקן שיתאים, אבל אין דרך עכשיו לסמן את המוצרים שאני מייצר לפי הוראות מכון התקנים.

השאלה שלנו פשוטה מאוד: אנחנו מייצרים בכל השנים האחרונות ציוד שעומד בכל הסטנדרטים של תקן אירופאי. אנחנו לא צריכים לשנות שום דבר בתהליכי הייצור.

מרגע שמכון התקנים יאשר לנו את התקן ויאשר לנו שיש לו אפשרות לבחון ונתחיל לעבור את כל התהליך הזה, אחרי שנעבור את התהליך של אב-טיפוס ראשון שמאושר אצטרך עוד חודשיים שלושה על מנת להכין סט כלים לסימון של הציוד. זה אומר שאנחנו מדברים כאן על משהו שיימשך בסביבות חצי שנה. לא. אני לא כותב שום דבר. אני מהנדס באגף הבניין במכון התקנים. יש בתקן האירופאי, שאתה אומר שכבר היום אתה עומד לפיו, דרישה לסמן את המוצר שלך ואת שנת הייצור, סימון שלך כיצרן מופיע.

העובדה שאתה לא עושה את זה היום, יכול להיות שזה לא נאכף בחו"ל, אבל זו דרישה שקיימת ויצטרכו לעשות את זה. בחו"ל אני מבצע את זה. למה בארץ אתה לא מבצע את זה?

לא דרשו ממך עד היום. מה שאתה מייצר בחו"ל הדרישה תהיה לייצר גם בארץ. הוא יצטרך לשים חותמת שלכם, של מכון התקנים. סימנתי אז עכשיו אני לא עבריין? מותר לי למכור? מכון התקנים אומר שהם לא מתכוונים לשים חותמת. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): החשיבות של הסימון היא כדי לדעת שהוא לפי הדרישות וגם מתי ייצרו אותו, כדי שלא נתחיל לעבוד עם המוצר הזה אחרי 50 שנים כאשר הוא כבר חלוד בפנים. אז בואו ננסה

- - - נחלק את זה לשלוש. אחרי שמכון התקנים יהיה מוכן ויוכל לבדוק זה השלב השלישי, שאנחנו עוד לא הגענו אליו. ביום שנגיע אליו כל ייצור חדש יהיה לפי זה ויוטבע ויסומן. היום יש דברים שאנחנו מייצרים, מהיום ועד ליום שמכון התקנים יהיה מוכן, ויש לנו את הציוד הקיים היום. מה שמייצרים היום חייב להיות לפי הדרישות שיש בתקן הקודם עובי דופן וקוטר

ועליו אתה רושם את השם שלך ואת תאריך הייצור, את חודש הייצור והשנה כדי שנדע שזה יוּצר עכשיו. לא נביא את מה שהיה לו לפני חמש שנים, שיתחיל לרשום עליו שנה כאילו זה יוּצר היום. כל מה שיוצא מן המפעלים שלכם מסומן לפי תאריך ולפי החברה. מה שהיה קודם, מי שייצר אותו קודם יקבל, מי שקנה ממך עם תעודת המשלוח והתאריך אתה מציג את התנאים שלו ויהיו עיצומים כספיים אם אתה תשתמש בפיגום שלא תואם, בדיוק כפי שאמר כבוד היושב-ראש. אם נתחיל לסמן את הישן, כמה מטרים יש לנו בשטח היום? עד שנסמן אותם, זה לא חמישה או שישה חודשים עד שתוכל לסמן את הכול כי אתה צריך להעביר אב-טיפוס, שיגידו לך שזה תואם. אנחנו לא נעמוד בזה. לכן אני אומר: האחריות על הציוד שלו, אם יתברר שאין לו עובי דופן מתאים,

אם יש בו בעיות של עייפות החומר, אם החומר לא מתאים, זה באחריות שלך כמי שבונה אותו. נכון, גם אם יש עליו חותמת. אבל גם חובת סימון לפי התקן הקיים היום, לפי מה שמכון התקנים אמר, חייב כבר היום לפי התקן שהפיגום יהיה מסומן.

היום במצב שאנחנו לא יכולים לסמן, עובדה. עברו על החוק במשך כל השנים. היום נרצה לסמן. כמה זמן לדעתך, למי שיש לו 20,000 מטרים מרובעים או 50,000 מטרים מרובעים, ייקח לסמן את כל הפרטים ואת אלה שכבר בשימוש? הוא לא חייב לסמן הכול בבת אחת. זה בהדרגה. עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת): אנחנו צריכים לתת פתרון ביניים. כל מה שמיוצר החל מהיום כבר מסומן עם התאריך והשם. מה שקיים נצטרך לתת פתרון ביניים. נחזור לעניין. מעכשיו יוצא עם סימון מסוים.

תאריך ושם היצרן. בעתיד ייצא עם הסימון האירופאי. זה אותו סימון: סימון יצרן שם היצרן ומועד הייצור. גמרנו שני דברים ועליהם לא נדבר יותר.

יש היום במחסנים פיגומים. ברגע שייצאו הם צריכים לצאת עם סימון מתאים, אחרי שיעבור את הבדיקות הנדרשות כדי לראות שהוא לא חלוד והוא לא

בסדר? אבל מי בודק? האחראי על הייצור. מי שהיום בודק אצלו. אני רוצה שיהיה ברור כדי שנדבר רק על המלאי הקיים. זה מה שמדאיג אותי, כי המלאי הקיים זה החיסכון שלכם, זה השקעות שלכם. אני רוצה לדעת מה עושים עם המלאי הקיים. תגידו לי עכשיו. דיברנו על זה גם אתמול בפגישה. מה שקורה עם הפיגום, בכל מקרה - - - אני מתנצל, קוראים לי לסדר. אנחנו חייבים לסגור עכשיו את הישיבה. נחזור ונתכנס כאן בשעה 15:00. אני מודה לכם. (הישיבה נפסקה בשעה 13:00 ונתחדשה בשעה 15:00.) (מכאן רשמה אהובה שרון, חבר תרגומים.) כפי שאמרנו הבוקר, זה דיון המשך לדיון שהתקיים הבוקר.